הנושא הבא על סדר היום: הצעת חוק התייעלות כלכלית, פרק י' (שונות), סעיף 30 (רשות הטבע והגנים). אנחנו מדברים על חוק הגנים הלאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (התשנ"ח-1998). זה החוק שמסדיר את הפעילות של רשות הטבע והגנים. רשות הטבע והגנים מורכבת היום משני גופים היסטוריים שפעלו בעבר - רשות שמורות הטבע ורשות גנים לאומיים. הם אוחדו לכדי רשות אחת בשנות ה-90. מה שקרה זה שבמסגרת החוק החדש והמאוחד לא הוכנס סעיף שמסדיר את התקצוב של הרשות. כמעט לכל הגופים הסטטוטוריים שמקבלים תקצוב מהמדינה יש סעיף מסמיך שמדבר על מקור התקציב שלהם, אבל במקרה שלנו התברר לפני תקופה מסוימת שאין סעיף כזה בחוק. הוא סעיף חשוב שבלעדיו יש בעיה מינהלית בהעברת הכספים. סידרנו בחוק גוף שנקרא רשות הטבע והגנים. מותר לממשלת ישראל לקבל החלטה

הגוף הזה, שהוא גוף חוקי שאושר, שאוחד, כמו שהצגת את זה יפה, היא רוצה לתקצב בכך וכך כסף. אני לא מבין מה הבעיה. אם הממשלה החליטה לתקצב אותם, שתתקצב אותם. מה זה נוגע עכשיו - - ? הם רוצים שזה יהיה בחוק. מה יהיה בחוק? הממשלה לא יכולה לקבל החלטה שהיא מתקצבת גוף שעוסק בנושאים האלה? התקצוב הזה מתקיים מאז ומעולם, רק חסרה הסמכה בחוק. זה מתוקצב כל השנים, זה דבר שכולנו מסכימים לו. יש ויכוחים לגבי דברים אחרים. אני לא חושב שיש איזה שהוא ויכוח בינינו לבין איזה שהוא גורם אחר או משרד אחר. הרשות, כמובן, תומכת במהלך. גם המשרד להגנת הסביבה תומך. זאת פשוט טעות טכנית שחשבנו שנכון וצריך לתקן. יכול להיות שאם לא הייתם מעלים את העניין הזה היינו עכשיו מדברים על התקצוב של מעונות היום של הציבור החרדי שאתם אלה שהייתם צריכים להתנגד להחלטה של הממשלה ולא התנגדתם. כמו שחבר הכנסת גפני אומר, עקרונית זה מובן מאליו, רק שבימינו המובן מאליו הופך להיות לא מובן מאליו וכל מיני אנשים מחפשים מתחת לשטיח איך לנגח כל מיני דברים שקורים. יש אנשים שהמקצועיות שלהם היא לחפש מתחת לשטיח לקונות, לכן אנחנו רוצים להסדיר את הלקונה הזאת. חשוב לנו שהסעיף הזה ייכנס בחוק ושלא יוכלו לחפש אותנו מתחת לשטיח. התקן שעבר כל השנים ימשיך לעבור בצורה מסודרת בלי שיתבעו אותנו. תאגידים סטטוטוריים יכולים לפעול רק לפי סמכויות שהוקנו להם בחוק, לכן את מקורות ההכנסה אנחנו מקפידים לכתוב בחקיקה. תקציב המדינה, אם הוא מקור הכנסה של תאגיד סטטוטורי, צריך להיות מעוגן בחוק. למה נזכרתם בזה עכשיו? למה לא זכרתם את זה מתי שאיחדו את שני הגופים? בביקורת פנימית שנעשתה אצלנו במשרד האוצר נמצאה הלקונה הזאת. אבל אתם הייתם בתוך העניין כשאיחדו את שני הגופים, ואז היו שאלות משפטיות שהיה צריך התערבות אם לאשר או לא לאשר. למה אז לא אמרתם את זה? מה נזכרתם עכשיו? לא מאחדים עכשיו גופים, עכשיו הדיון הוא על תקציבים אחרים שהם לא תקציבים ישירים של הממשלה. מה נזכרתם עכשיו? עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. אין טענה מצידך, חבר הכנסת גפני, שזה מונע כרגע את הוועדה מלהחליט? אתה יודע כמה עולה למשלם המיסים הישראלי ישיבה של ועדת הכספים של הכנסת? לכן ניסינו לעשות את התיקון מאוד מאוד רזה, מאוד חד משמעי, עם דברי הסבר קצרים. עד עכשיו עברתם על החוק? עד עכשיו לא הייתה הסמכה של הממשלה להעביר תקציב לרשות. עד עכשיו העברתם כסף?

איך העברתם כסף? בניגוד לחוק? העברנו במסגרת חוק התקציב. אתה אומר שזה לא נכון ולא חוקי להעביר ככה. לפי מה שנשמע מכם, עברתם על החוק. אם לא עברתם על החוק, תמשיכו בזה, אבל אם עברתם על החוק, זה כבר עניין אחר, צריך לבדוק מי עבר על החוק,

בעבר, לפני שהגופים אוחדו, לגוף המתוקצב שהיה רשות שמורות הטבע היה סעיף הסמכה. כשהגופים אוחדו ונוצר חוק חדש לא שמו את הסעיף הזה. מה קרה מאז? המשיכו עם התקצוב, הפעילות של הגופים נמשכה. כלומר, בתקופת התפר הזאת עברו על החוק. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של הכנסת שמתקנים איזו שהיא לקונה? זה אירוע מכונן בתולדות הכנסת ובתולדות ועדת הכספים? אם עברו על החוק,

רק שיגידו שמותר להם לעבור על החוק. הם אמרו לך שהייתה לקונה שהם רוצים לתקן. שלא תהיה טעות, אני לא מתנגד לזה, אבל התפקיד שלנו הוא לשאול את אנשי המשרדים איפה הם היו עד היום. אם צריך את זה טוב, ואם לא צריך את זה, למה הם מביאים היום. אני הבנתי שהייתה בקשה לפטור את הרשות מהיטלים של הרשויות המקומיות. מה קורה עם זה? הייתה בקשה כזאת שהייתי מעורב בה. יש כרגע אי הסכמות בין הרשות לבין השלטון המקומי. הם ימשיכו להתדיין ויביאו את זה לשולחן הוועדה. מה שאתה מעלה לא מצריך חקיקה. כן צריך איזה שהוא תיקון חקיקה בזה. מה שהבנתי זה שהלשכה המשפטית טענה שהיות ומדובר על גוף שהממשלה מתקצבת צריך שיהיה סעיף הסמכה. הסעיף הזה של התקציבים הנוספים, שעל זה יש לרשות הטבע והגנים הרבה מה לומר וגם יש על זה ויכוח, הוא לא הסעיף הזה, הוא משהו אחר. נכון, זה סעיף אחר לגמרי. יש בחוק פטור שפוטר את הרשות מארנונה, או נותן הנחה בארנונה. מבקשת הרשות שהסעיף הזה יחול גם על היטלי השבחה. כרגע יש אי הסכמות בין הרשות לבין השלטון המקומי. דיברתי בשבוע שעבר עם השלטון המקומי,

כרגע יש אי הסכמות. במידה ויגיעו להסכמות נראה מה אנחנו עושים עם זה, אבל זה כן תיקון חקיקה. הנושא לא עלה בממשלה, הוא לא נדון במסגרת משרדי הממשלה, והעמדה הממשלתית כרגע - - זה גם לא נידון כאן בוועדה. זה לא מחויב המציאות, אדוני היושב-ראש. אני יודע. אם אני אגיע

השלטון המקומי, עם הרשות ועם כולם, נוכל לשקול את זה.

יש כל כך הרבה פערים שאין מה לדון בזה בכלל. אם תגיע למסקנה אחרי שתדבר עם השלטון המקומי וכו' שצריך להוסיף את זה בחקיקה, תוסיף את זה בחקיקה, אפילו שהוא יגיד שהממשלה לא דנה. אני מקריאה מתוך פרק י': שונות. 30. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 בסעיף 9(ג), במקום "כהכנסתה" יבוא "כהכנסה"; בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה ומאגרות המשתלמות לפי חוק זה. (א2) חלקו של התקציב השנתי שימומן מתוך תקציב המדינה, בהתאם להוראת סעיף קטן (א1), ייקבע בתוך התקציב השנתי של המדינה." אני תומך בזה, אדוני היושב-ראש, ואני אוסיף גם הסתייגות שאני מבקש להכפיל את התקציב. מועד ההצבעה על הסעיף הזה ייקבע כנראה בשבוע הבא, לכן כל מי שרוצה להגיש הסתייגויות זה

הישיבה ננעלה בשעה 12:46.